בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה.

סדר-היום: הצעה לדיון מהיר של שלוש חברות

רות וסרמן לנדה וקרן ברק.

סדר הדיון יהיה כדלקמן. קודם נאפשר לנציגות הארגונים שהניחו ניירות עמדה להתייחס גם הן. כמדומני זה מרכז רקמן ותנועת נעמ"ת. לאחר מכן נפנה להנהלת בתי המשפט ואז לארגונים נוספים שירצו להתייחס לדברים.

הראיות במישור הפלילי הרבה פעמים לא קיימות,

הוא צריך להחליט לאיזה צד הוא

נכון,

אבל בסופו של יום ההכרעה היא בידיו. כדי לקבל הכרעות ופה אנחנו מדברים בדיני נפשות צריך כלים שיעזרו לו להבין את חוות הדעת של המומחים,

לצורך כך ולצורך זיהוי המצבים האלה והימנעות משליחת ילדים למשל להורה אלים

איך הדבר נעשה, ואם יש גורמים אחרים בממשלה או ברשויות אחרות שמעורבות בעניין, מה מעורבותן? אבקש להבין, מהו המתווה הכללי של הכשרות השופטים, והאם במסגרת מתווה ההכשרות יש פרקים שמוגדרים כפרקי חובה בנושאים אחרים? האם ההכשרות הן

נכון שיש שופטים שאולי גם אחרי השתלמות לא יידעו להתנהל בסיטואציה, אבל ודאי שהיא תועיל.

כמו שהיום מבינים שבנושאי עבירות מין חייבת להיות השתלמות והבנה

המעמד האישי והתחום הפלילי אבל אני מגיעה

ותעסוקתי של נשים שמנסות לצאת ממעגל האלימות. אני רוצה להאיר

להחזיר את הביטחון העצמי, את המסוגלות, לשקם עצמך ולעמוד על הרגליים. אבל זה לוקח המון זמן, הרבה פעמים ייקח מעבר לשנה וחצי. לכן אשה כזו הרבה פעמים תתקשה בהחזרת

תוכנית ההכשרות ותוכנית מהשתלמויות מורכבת הן מהשתלמויות שנתיות,

והן מהכשרות מקומיות נקודתיות שמתקיימות בבתי המשפט עצמם בהתאם

כמה שופטים השתתפו בכל השתלמות בהתאם לכותרות ולפי שנים. הנתונים האלה נמצאים בידינו, הם פתוחים וחשופים ואעביר את זה אבל התוצאה היא שבשנים האחרונות מאות שופטים השתתפו

לשופטים פליליים, אין היום השתלמות חובה שכותרתה היא אלימות במשפחה או הערכת מסוכנות באלימות במשפחה. האם המאפיינים המיוחדים של תחום האלימות התוך משפחתית והאלימות המגדרית לא

היא חווה קשיים וטראומה משתחזרת בתוך בתי הדין.

כלומר דיין שלא מבין למה אשה שנפגעת אלימות חוזרת לבעלה יכול לכאורה לחשוב שהיא קיבלה

תודה.

אהד, בבקשה. אנו בלובי מברכים על ההצעה.

כללי,

כי זה חורג מהדיון אומר בקצרה, כי הבנו משהו אחר ממה שנאמר על ידי הנהלת בתי המשפט. ממה שאנו מכירים היתה החלטה ב-2014 לחייב שופטים פליליים

אנו חושבים שגם כאן יש צורך בהכשרות ייחודיות לשופטים כדי שיבינו את התגובות הייחודיות של נפגעי פרופיילינג שזה מתוך מצוקה או טראומה. יש לנו במרכז לנפגעי גזענות בתוך המרכז הרפורמי פניות של נפגעי גזענות ונפגעי פרופיילינג,

אמשיך את הקו שנאמר פה קודם. אני קר תמהה על הקידומים של שופטים שנעשו לאחרונה, שאני יודעת לפחות על שניים מהם שלא האמינו לנשים שדיווחו על אלימות. הציגו ראיות, הציגו מאבחנים שהשופטים עצמם מינו או שופט שטוען שרוב הנשים הן תלונות שווא, זוכה להיות מקודם, אז מה המערכת תופסת אם היא מקדמת שופטים שאינם מאמינים לנשים? שנית, מגיעות אליי עשרות פניות של אימהות שטוענות שלא רק שהשופטים מתעלמים מדיווחי האלימות אלא הם בעצמם נוקטים באלימות כגון קנסות שהם מטילים על אימהות שמדווחות על אלימות או איומים של הוצאה מהבית של ילדיהם. לכן מגיעות אליי אימהות שמספרות שמעדיפות לא לדווח על אלימות כי אז ייקחו להן את הילד או תהיה משמורת משותפת ושם לא יוכלו להגן על הילד בהסדרי הראיה. לכן אני סוברת שהמערכת לא נשענת על מחקרים ועל מומחים שהם אכן מומחים לאלימות במשפחה אלא נוצרה תעשייה של מטפלים- - - אבל גברתי, הנושא הוא הכשרות השופטים. יש דיונים רבים שאנו מקיימים בוועדה בנושא הזה. את מוזמנת ליטול בהם חלק. משפט לסיום. שופטים שאינם מוכשרים לזהות סימני אלימות או שמגיעים עם אג'נדה שאינה במקום לא צריכים להיות שופטים בבית משפט לענייני משפחה או בבתי דין. זה לא מקומם. לכן עלינו לדאוג שהם לא יהיו שם. תודה.

אני מקריא את דבריה של חברת הכנסת ברק שנבצר ממנה להשתתף בדיון, ואסכם. כפי ששמעתם, התחום הזה הוא הרבה יותר רגשי ומדובר בתחום טיפולי, עם עולם מושגים שלם ושפה אחרת, וההבנה בו,

אחרת הפסיקות פשוט מוטות ואינן משקפות את המציאות ולא מגיעים לחקר האמת שזו מהות עבודת בתי המשפט. לא מדובר בדיני ראיות, זה ראי לנפש האדם, והילדים שנמצאים בתווך. כמו שבבתי משפט כלכליים השופטים חייבים להבין כלכלה על בוריה, כאן חייבים להבין הרבה מושגים מתחום הפסיכולוגיה והעבודה הסוציאלית כדי שתהיה פסיקה הוגנת. רק פסיקה הוגנת, זה הכול. מדובר בדיני נפשות, לא פחות מזה, גורלם של ילדים ונשים נגזר שם, לפעמים לחיים או למוות. יש לי הצעת חוק להקמת בתי משפט ייעודיים לאלימות במשפחה, כמו בתי הדין היחודיים לעבודה ואחרים. אני כמובן מקווה שזה אכן יקרה, אבל עד שזה יקרה ההכשרות האלה נדרשות כחובה ולא כרשות. היא גם ביקשה ממני לשאול מה קורה עם החקיקה לאלימות כלכלית שצריכה להגיע בוועדה. החקיקה לאלימות כלכלית לא מונחת כרגע על שולחן הוועדה. למיטב ידיעתי ההצעה הזאת לא בטוח שעברה טרומית. לא מונחת כרגע על שולחן הוועדה. כמובן כל חקיקה שתגיע בנושא אלימות מגדרית על סוגיה השונים תזכה לעדיפות. אסכם. ראשית תודה לחברות הכנסת המציעות על הסוגיה החשובה. אנו נקיים דיון מעקב בנושא הזה. בראש ובראשונה מכיוון שהנהלת בתי הדין הרבניים לא התייצבה. נקיים דיון נוסף בהשתתפותם לשמוע מהם התייחסות. בתוך ההתייחסות הזאת גם נבקש התייחסות לסוגיה שהועלתה לגבי מי מרצה בפני הדיינים באותן השתלמויות, והאם יש הגבלה מגדרית על דמות המרצה. אבקש לקבל נתונים מספריים מהנהלת בתי המשפט ביחס לשנים האחרונות. אבקש שתהיה שם הבחנה בין השתלמויות חובה לרשות. אבקש התייחסות לסוגים השונים של בתי המשפט, להבחנה בין ההשתלמויות של השופטים בבתי משפט למשפחה לבין השופטים הפליליים שעוסקים בנושאים בחלק גדול מהם. אבקש לקבל רשימת ההכשרות או שמתמקדות בעניין או שנוגעות בעניין ואת הפירוט שביקשת להציג כאן. אני חייב לומר לא מתוך עמדה של ביקורת כי אנו צריכים עוד נתונים אבל על פניו אנו רואים אי הלימה בין הדיווח שנמסר לנו פה לנתונים של דוח מבקר המדינה. אבקש התייחסות שלכם ספציפית בתשובתכם לוועדה על נתוני דוח מבקר המדינה ומהות הפער כי דוח מבקר המדינה לא מציג תמונת מצב של מאות שופטים שמקבלים הכשרה מתאימה בתחום בדיוק להפך. זו המסקנה של דוח המבקר. ככל שחברות הכנסת המציעות תבקשנה לכלול בסיכום הוועדה עוד שאלות, חברות הכנסת וסרמן לנדה ובזק, אנא העבירו שאלות למנהל הוועדה ואנחנו נוציא. כאמור אני מתכוון לקיים דיון, יתקיים אחרי קבלת הנתונים. לכן אבקש שנקבל את הנתונים בשבועות הקרובים. אנחנו נתייחס לנושא. אין ספק שתחום האלימות במשפחה, האלימות המגדרית, המינית היא לצערנו נדבך מרכזי בהקשר הזה אבל הנושא הזה מחייב הכשרות ייעודיות, והן לא יכולות להיות בגדר הכשרות רשות לכל מי שיושב על כס השיפוט ומגיע אליו עניין שקשור באלימות בתוך המשפחה או אלימות מגדרית. יש שם מרחב שלם של גישות, של מושגי מפתח, של פרוצדורות טיפוליות. הוועדה הזו עסוקה בימים אלה בארבע, חמש הצעות חוק שונות שנוגעות לנושא הזה. מטבע הדברים יש פה זירה שלמה של רכישת שפה שיפוטית שנדרשת בהקשר הזה. אני חושב שחברות הכנסת המציעות מעלות סוגיה שיש לתת עליה את הדעת. ייתכן שיש מענים אבל אנו מרגישים שאנו צריכים יותר נתונים מהנהלת בתי המשפט בהקשר הזה. כאמור יתקיים דיון מעקב תוך כחודש על בסיס הנתונים ובהשתתפות הנהלת בתי הדין הרבניים. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 10:01.